אני מחדש את ישיבת ועדת הכנסת לדיון על רוויזיה שהגיש חבר הכנסת טופורובסקי. יש שתי רוויזיות. אחת של אוסאמה ואחת שלי. אז זה שתי הצבעות? כן, כי זה היה על שני נושאים חדשים. נכון, צודק. חבר הכנסת סעדי, אתה רוצה לנמק את הרוויזיה? בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני חושב שככל שאנחנו מתקדמים בתהליך החקיקה של החוק הזה, ועכשיו, אחרי שקיבלנו חלק מהתקנות לא את כל התקנות, כי אומרים שיש תוספת שנייה, ואני לא יודע אם זאת כל התוספת - - - התוספת השנייה היא החוק הגדול.

אבל יש שוני, כי סוכני ביטוח למשל היו בתוספת השנייה, ועכשיו פתאום הם לא נמצאים,

זאת אומרת שסוכני ביטוח לא מוחרגים, נכון, טייב? כן, לצערנו. אז מי שרוצה לנסוע או מי שיש לו בעיה סוכן ביטוח לא יכול לקבל אותו. אני גם הבנתי שעכשיו הכניסו והחריגו,

את רואי החשבון.

הוציאו מהרשימה, כלומר לא החריגו, עורכי דין, למרות שבתי המשפט כן מוחרגים והם כן עובדים.

זה מסתדר זה שרואה חשבון כן בפנים אבל עורך דין בחוץ? כל הרשימה הזאת, יש בה משהו - - - עורכי דין כן יכולים להגיע לדיונים בבית המשפט, זה קבוע בחוק שקבענו. הם רק לא יכולים לעבוד מהמשרד שלהם,

ואם יש להם דיון הם יכולים להגיע אליו. אבל עורך דין לפעמים צריך חוזה, צריך משהו מהמשרד שלו, אני לא מדבר על קבלת קהל. אז למה רואה חשבון כן יכול ללכת למשרד שלו אבל עורך דין לא?

אז למה רואה חשבון כן יכול? כי הוא צריך לטפל במענקים. ועורך דין לא יכול לטפל במענקים? אבל כל העצמאים עובדים עם רואי חשבון כדי לקבל את מה שמגיע להם. נו באמת, כנראה שאיפה שיש קבוצות לחץ - - - איזה קבוצות לחץ?

אז שרואה חשבון יעבוד מהבית. למה לא?

09:57) אבל אני מסביר לך את ההיגיון: כי כל רואי החשבון מטפלים במענקים של העצמאים. באמת. בגלל זה? זה באמת עצוב. מיקי זוהר מסכים שלא יהיו סוכני ביטוח? הוא מכיר את זה? צריך לעדכן אותו. הינה, אתה רק מחזק את מה שאני אומר. כבוד ממלא מקום היושב-ראש, הרשימה שקיבלנו למעשה אומרת שאין סגר מלא. ואנחנו מברכים על זה, לא צריך לעשות סגר מלא, צריך לתת לעסקים לפעול, וגם עכשיו הכניסו את זה שבתי האוכל למיניהם יכולים לעבוד דרך משלוחים. זה טוב, אין שום היגיון בלא לעשות את זה, אבל נשאר רק דבר אחד, שסביבו הכול נסוב, שהוא המרכז של העניין הזה: ההפגנות אסורות הרמטית. זאת כל הכוונה. להסביר לך את ההבדל בין משלוח לבין הפגנה עם 2,000 או 3,000 איש? אם זה שני מטר - - - ראינו את הארוחה שהם עשו, מה-זה שני מטר היה שם... שמרו שם חבל על הזמן... אלה לא ההפגנות. מיקי, אין סוכני ביטוח. אופיר, תגמור את הרוויזיה. טוב, אנחנו עוברים להצבעה. לכן אני אומר, ככל שאנחנו נחשפים ליותר פרטים, ליותר עובדות וליותר מסמכים, כך זה מאשש את הטיעון שלנו שזה חוק שנועד למנוע הפגנות ותו לא.

אנחנו עוברים להצבעה על הרוויזיה של חבר הכנסת אוסאמה סעדי. מי בעד הרוויזיה? מי נגד? מיקי, תצביע. שישה.

הרוויזיה נפלה. אני עובר להצבעה על הרוויזיה הבאה, רוויזיה של חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. מי בעד הרוויזיה? לא, רגע, אני אמור לנמק את הרוויזיה. אני זה שהגיש את הרוויזיה. אני רוצה שנקבל את הרוויזיה, בגלל שאם יש משהו שברור מהלילה הלבן הזה, וזה ברור כבר הרבה זמן, זה שאין אף אחד במדינת ישראל לא בכנסת ולא בממשלה ולא בשום מקום שיודע בדיוק מי נמצא בסגר ומי לא נמצא בסגר ומהן הוראות הסגר ומה מוחרג ממנו. אף אחד לא יודע. גם אחרי שקיבלנו לפני איזה חצי שעה את החלק השני של התקנות עדיין יש המון המון שאלות ולא ברור מה סגור ומה לא. שמענו כרגע את חבר הכנסת אוסאמה סעדי מספר על כמה דוגמאות, ויש עוד הרבה דוגמאות. בעצם אומרים לאזרחי ישראל: משתיים אתם בסגר,

ואז כל פעם יוצא איזה משהו בתקשורת, "זה מוחרג,

ואנחנו כאן עוד לא קיבלנו את ההחלטות. בכזה מצב, שמכריזים לא רק על מצב חירום אלא על מצב חירום מיוחד, כשהכול בדקה ה-90 והכול נראה כמו שזה נראה... אני חושב שפגיעה כזאת בזכויות אדם, בחופש תנועה, בזכויות בסיסיות של אזרחי ישראל לא הוועדה הזאת, לא הכנסת הזאת ולא מדינת ישראל יכולות להרשות לעצמן שזה יהיה כזה פרטאצ'י, כזה לא רציני וכזה פוגעני באזרחי ישראל. לכן אני מבקש שנדון מחדש בנושא הזה. תודה רבה. מי בעד הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הרוויזיה נפלה. הישיבה הסתיימה.

ננעלה בשעה 09:40.